חברות וחברים,

צהריים טובים, יום גאווה שמח בכנסת ישראל. אני ממש רוצה לאחל לכולנו שיהיה בכל העולם הזה, לשלוח אותות של שלום, כמה שיותר מהר שהמלחמה באוקראינה תסתיים, בבקשה בבקשה, כל מי שיכולה ויכול לסיים אותה. בעיקר הם יכולים. הם יסיימו את המלחמה ואנחנו נתחיל באמת לעשות שלום אמיתי. אני רוצה לפתוח את הדיון המיוחד הזה והדי בהול בכל מה שקשור בנושא הסיוע לעובדות ועובדים מאוקראינה השוהים ושוהות בישראל. לנוכח המלחמה הארורה והקשה כל כך ועצובה אני חייבת לשתף אתכם שבבוקר בנסיעה מהבית שלי ביפו כשהגעתי הקשבתי כמובן לרדיו ואחד הדברים שקרעו לי את הלב והתחלתי לבכות, כשאבא אחד התחיל לדבר. הוא אבא לילד בן תשע, שאלה אותו נורית קנטי בגלי צה"ל מה עושים עם ילד בן תשע בזמן מלחמה, הם נמצאים בקומה מינוס 1 בתחנת המשטרה, הוא עשה את ההקבלה לאיך מלמדים ילדים איך באים ילדים לעולם ואמר לה, כשאת גדלה בתוך כל כך הרבה מלחמות והיסטוריה שהיא עקובה מדם אז אתה מספר לילדים שלנו איך נראית מלחמה. היא שאלה אותו איך הוא מעסיק אותו אז הוא אומר לה, איזה מין שאלה זאת? הם כל הזמן תקועים בתוך מחשב או טלפון, מצד שני הם כל כך בחרדות. זה הרגע שפשוט באמת הבנתי, זה לא רק עלינו כמבוגרות ומבוגרים, מה קורה לנשמות הקטנות האלה שצריכים בגיל תשע או פחות להסתכל על העולם במבט כזה שכל כך כואב. אני כמובן רוצה לפתוח את הישיבה שלנו בלהגיד תודה לוועדה שמהבוקר אנחנו עובדות קשה ומקיימות דיונים, אני רוצה להגיד תודה למיכל דיבנר כרמל ולטל, העוזרת של מיכל, ולדוברות וליעל אורבך ולנועם עינב ואורי מיכאל על כל העבודה המצוינת שאתם עושים בשביל הוועדה. תודה לסטודנטיות ולסטודנטים שמגיעים לכאן ונותנים את המקצועיות שלהם. תודה לחבר שיושם מאחור, גל. תודה, גל. תודה לכנסת שפותחת את הדלתות שלה ומאפשרת לקיום מהלכים דמוקרטיים וכל כך חשובים ונחוצים לשיח כאן בארץ וגם בעולם. אז בהחלט אני רוצה קודם כל לפנות לרומן קוטוויץ היועץ בשגרירות אוקראינה שנמצא איתנו בזום. שלום, מה שלומך? (תרגום חופשי מהשפה האנגלית): חברים יקרים ושותפים, אני איתכם, תודה לכם שהזמנתם אותנו ונתתם לנו אפשרות להשמיע את קולנו. אני אעדכן אתכם בנוגע למצב הנוכחי באוקראינה. (תרגום חופשי מהשפה האנגלית): אני רוצה